בוקר טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח את הדיון בנושא תכנית

כולנו מדברים על ההגבלות שקיימות ועל איך הדברים מתנהלים, אבל אני חושבת שאחד הדברים היותר חשובים הוא שנראה איך אנחנו מתארגנים ליום שאחרי. לא פעם גם אמרנו שאם ניכנס לסגר בשביל לצאת ממנו לאותה נקודה, אז לא באמת נשיג את המטרה.